צהריים טובים, אנחנו מתחילים את הישיבה. אנחנו מתכנסים פה לדון בערעור על החלטת נשיאות הכנסת לאשר דחיפות הצעה לסדר היום של חבר הכנסת יעקב אשר בנושא "קיצוץ בתקציבי ארגוני הנוער מאיים לשתק את פעילותם ואף עלול להביא לסגירתם".

שלום אדוני. נמצא איתנו סגן יושב-ראש הכנסת

נציג הנשיאות. נציג הנשיאות. והשלטון. אל יתהלל חוגר כמפתח. בימים כתיקונם, כשהכנסת בעבודה מלאה, יכול להיות שזה לא היה עולה בכלל לסדר היום.

הבקשה הזו עולה גם אחרי שהבנתי שזו לא קריאת תיגר על הנשיאות,

אלא הפוך. ההצעה שלי נוגעת לנושא שנמצא כרגע על סדר היום בדיונים בוועדות. בוועדת כספים היו דיבורים על אפליה מאוד קשה של ארגוני הנוער אל מול תנועות הנוער, שאנחנו רוצים שגם להם ימשיכו לתת את הסיוע. מי שמוביל את זה הוא חבר הכנסת מיקי לוי. אני ביקשתי את ההצעה הזו, מיקי לא יכול היה להצטרף כי הייתה לו הצעה אחרת. אני הבנתי משני סגני נשיאות שבמהלך הדיון אושרה הועדה הזו, ואף היה מסומן אצלם וי בניירות הפנימיים. כנראה שאחר כך הגיעה בקשה וביקשו לדחות את זה בשבוע אחד. מאחר שאני חושב ששבוע זה, של סוף שנת תקציב, הוא קריטי, כי יש דיבורים מול משרד החינוך וכולי, ביקשתי, אפילו לא נקרא לזה "לפנים משורת הדין" כי אני לא בא לתבוע את זה. אם היו אומרים לי מראש שלא מוכנים אז לא הייתי מבקש להעלות את זה. אני מבקש להכניס נושא זה גם אם הוא יעסיק את חברי הכנסת עוד 20 דקות

אני מודה לכם. חבר הכנסת יעקב אשר, אני מצטרף במאת האחוזים לדעתך. ארגוני הנוער קמו כיוון שבישראל היו תנועות נוער שלא הסכימו לצרף אליהם יוזמות חדשות כמו עמותת "אחרי", כמו "נוער מד"א", או "נוער מכבי אש". הם לא קיבלו תקציב ולא הכירו בהם. עשו בחוכמה הכנסת והממשלה ויצרו תקנה מיוחדת לארגוני נוער. אלא שבתקנה הזו הם עדיין מתוקצבים בחסר.

כל התקציב שלהם הוא תוספתי ומוחרג ובשנת מעבר ובממשלה זמנית הם נפגעים. אנחנו צריכים לשמור שהם יתפקדו עד לממשלה הבאה, ולצמצם את הפערים בין תנועות הנוער לארגוני הנוער כך שילד בתנועת "אחרי" יקבל כסף כמו תנועות בני עקיבא והצופים. לדעתי זה שוויון הזדמנויות וזה ראוי והיופי של ארגוני הנוער הוא שיש שם שיתוף פעולה בין כל גווני החברה. יש להם שולחן עגול ביחד. אני אשמח להבין מה הפערים התקציביים עליהם מדובר. 13 מיליון שקלים. חברת הכנסת אורלי פרומן בבקשה. אני אענה קודם כל למיקי: התקציב של ארגוני הנוער קוצץ מ-52 מיליון שקלים ל-39 מיליון שקלים, קיצוץ של 13 מיליון שקלים. חברים, יש חיים שאנחנו חייבים לשמור שהם ימשיכו להתנהל. זה לא סוד שהנוער בוחר בערך כדרך, תוכנית דגל שמלווה את אירגוני הנוער, שכבר הוכח בכל מחקר שהוא, כולל פרסום דו"ח המבקר שקבע שחינוך לערכים שמתקיימים במסגרות הבלתי-פורמליות משפיע באופן מהותי על התנהגות בני הנוער, שזה הרי הבסיס להתנהלות החברה כולה. אני מצטרפת לבקשת חבר הכנסת יעקב אשר להעלות בדחיפות את הדיון הזה, למנוע כל קיצוץ אפשרי בתחום משמעותי זה שהוא עיקר החינוך במדינת ישראל. אנחנו צריכים לשמור מכל משמר על המסגרות שעוסקות בחינוך הנוער גם בתקופות קשות כמו זו שעכשיו ובוודאי,

הילדים ובני הנוער לא צריכים לסבול מזה. אני מבקשת להצטרף לבקשה להעלות את זה לדיון ולעשות את הכול כדי למנוע את הקיצוץ בתוכניות אלו. אתן לחבר הכנסת טיבי להשיב ואחר כך, לפני ההצבעה, אתן לאנשים להתייחס. לפני שאני עונה, מה עמדתך חבר הכנסת אשר לגבי ממשלה צרה? צר לי, אני לא יכול להרחיב. האמת היא שנשיאות הכנסת דנה בכמעט 25 בקשות, והיא קבלה תשע מהן לפנים משורת הדין, כי צריך לקבל חמש מהן. היות וסדר היום הוא דליל אז אפשר לגלות נדיבות והחלטנו על תשע הצעות. תפקידי כסגן יושב-ראש הכנסת הוא להתנגד לבקשת הערעור.

היות והנושא הוא חשוב, אני קורא לחברי הוועדה לשקול היטב את התשובה שלי לפני שמתייחסים אליה. הוא תמיד צריך להתחכם. "אני מתנגד" זה לא שכולו כן. הפרוטוקול אומר שאני צריך להתנגד. למה? כי אני סגן יושב-ראש ואני אמור לייצג את החלטת הנשיאות. אבל - - - אבל אין לכם - - - אבל - - - לא, זה תקדים, אין שיקול - - - תקשיבו, אתם לא מקשיבים. חבר'ה, הוא אמר את דברו. הוא אמר דברים נכוחים וחשובים. למרות שעמדת הנשיאות היא נגד, ואני חייב לגונן על עמדת הנשיאות, כשאני בשלטון אני מגלה נדיבות לב, נדיבות של מיעוטים. התשובה שלי ברורה? אורי בבקשה. האמת היא שאני ביקשתי לדבר לפני חבר הכנסת טיבי, אבל גם אחריו אני עוד יכול להמשיך ולחזק את מה שהוא אמר. אני היחיד פה שחבר נשיאות הכנסת כבר שתי קדנציות, ואני מכיר את השיקולים שיש לפני נשיאות הכנסת שצריכה להחליט על סדר יום גם כשיש ריבוי בקשות. אבל אינו דומה יום רגיל של הכנסת, כשיש ממשלה מכהנת, לימים כאלה. אנחנו צריכים לשמוח שניתן לדון בדברים הללו במסגרת המליאה.

הרי אין ויכוח על החשיבות של הנושא, זה לא משהו ששנוי במחלוקת. לכן, גם אם מחליטים, אני אזכיר לכם, אחמד טיבי יסכים איתי שיש תהליך

רבולוציה שיש גם בכנסת. פעם לא היה שבוע שלא היו הרים של הצעות על שולחן נשיאות הכנסת, וגם אתה חבר הכנסת טיבי היית צרכן שלהן. נכון, זה הלך ופחת.

איני יודע מה הסיבות לכך, אולי בגלל שהמתכונת של ימי רביעי השתנתה, אולי בגלל השאילתות שפעם זה היה מוסד יותר מכובד. כל פעם הנשיאות הייתה מתנגדת אבל ראו שנתנו לחברי הכנסת בישיבתם הכוללת בישיבה לאשר דברים שהם רואים שיש לזה חשיבות, הגם שנשיאות הכנסת החליטה לצמצם. זה היה תהליך שקורה כל שבוע, מנהלות הסיעה הוותיקות ודאי תסכמנה איתי שאלו תהליכים שהיינו מאשרים לא רק הצעה אחת אלא היינו מאשרים לפעמים שתי הצעות ויותר. לכן, עכשיו, כשהכנסת לא נמצאת במלוא פעילותה, ובימי רביעי אין חקיקה. אפשר להרשות לעצמנו לשבת עוד רבע שעה, לא קרה שום דבר. חבר הכנסת עמר בר לב. ראשית גילוי נאות. אני מכיר את שלומי קסטרו כבר הרבה מאוד שנים, אני מיניתי אותו למנכ"ל של המכינה הראשונה של אחריי אז יש לי פינה טובה לעניין הזה. לעצם העניין, מדובר בתקציב של 39 מיליון שהם בבסיס התקציב ותוספות שנתנו כל שנה מתקציבים אחרים. כולל העברות פנימיות מתוך משרד החינוך, בתוך משרד האוצר, בתוך משרד הביטחון.

בעיקרון, אני לא מבין למה זה בכלל מגיע הנה ולמה זה לא נסגר בוועדת כספים. זה נושא פשוט יחסית - - - הרב גפני הזכיר את זה באחד הדיונים בוועדת הכספים. הבנתי, עשיתי שיעורי בית. הבנתי שהיו דיונים והבנתי שהם גם לא הסתיימו ולכן, אם אפשר לקרוא מכאן לוועדת הכספים שיסיימו את הדיון ובצורה חיובית. אני גם מבין שאין התנגדות קריטית בתוך משרד החינוך וגם לא בתוך משרד האוצר. אין התנגדות קריטית אף על פי שתמיד תהיה מעט התנגדות. לכן, עצם העובדה שזה מגיע להצעה לסדר והיא נדחית אני חושב שאם אפשר מכאן לקרוא לחבר הכנסת גפני ולוועדת הכספים לגמור את זה בוועדה בצורה חיובית. אני לא חושב שיש כאן מישהו שמתנגד. עוד הערה, אפרופו הצעות לסדר, בתור בן אדם שישב באופוזיציה קרוב לשבע שנים. יש כאן הרבה חברי כנסת שהם חדשים, רוב ההצעות לסדר שהגשתי נדחו. אולי כאן יש מקרה של מישהו שהיה רגיל לשבת הרבה שנים בקואליציה והצעתו נדחתה ולכן אנו דנים בזה. אז בתור אחד שרגיל שהצעות הסדר שלו נדחות כמובן שאני בעד. פשוט תשנו דיסקט מי בקואליציה ומי באופוזיציה.

אני מתכונן לזה, כבר שבע שנים אני מתכונן לזה. אני הייתי גם שם וגם שם. אני כבר מיומן

חבריי למשימה של תקצוב ארגוני הנוער כנראה קצת הופתעו שההצעה לסדר שלהם נדחתה אבל כמובן שאני אתמוך בבקשה כשהיא תעלה.

הנקודה העיקרית היא ציפייתי שוועדת כספים תגמור את הטיפול בעניין. יזהר

אני מצטרף לדברי חבר הכנסת אשר ומברך אותו על ההידרשות לעניין חשוב זה. תשובה לחבר הכנסת טיבי: בתור היותך נציג של נציגות הכנסת, שמעתי את דבריך. הבית הזה הוא בבואה של מדינת ישראל ושל אזרחי המדינה שהולכים ומאבדים לא רק את הכבוד אלא את האמון שיש להם במערכות השונות, בדמוקרטיה ובמי שמייצגים אותה הלא הם האנשים שיושבים בבית הזה. לכן, עלינו להתייחס עוד יותר בכבוד לנושאים המועלים על סדר היום. גם אם חלילה נושאים אלו יגזלו רבע שעה, חצי שעה או רחמנא לצלן אפילו שעתיים מסדר יומם העמוס של חברי הכנסת, כולם נכבדים וכולם חשובים וכולם עסוקים בדברים חשובים. אין הרבה דברים יותר חשובים מעתידו של הנוער, מהמסגרות שאנחנו יכולים להעניק לנוער במסגרת הזדמנויות שוות ותכנים חינוכיים פורמליים ובלתי-פורמליים וכל מה שקשור בדור העתיד של מדינת ישראל. איני מעלה על דעתי שהבית הזה, בהינתן התקופה שאנחנו נמצאים, בהינתן התדמית שאנחנו מייצרים והביקורת הציבורית וחוסר האמון, לא נפנה את כל הזמן שנדרש כדי לדון בטובתו של הנוער, בהזדמנויות שאנחנו רוצים להעניק לו ובחינוך טוב יותר. אני מקווה שכולנו נצביע פה-אחד לערער על החלטת הנשיאות ולהחזיר את הנושא הזה לסדר יומה של הכנסת. איתן. תודה אדוני היושב-ראש, אני כמובן מצטרף לערעור של חבר הכנסת אשר אבל מעבר לכך הייתי רוצה לפנות לנשיאות או לוועדה עצמה. נדמה לי שבימים כתיקונם צריכים היינו לדבור במה שקובע התקנון. אבל בימים שכאלו ועד שתיכון ממשלה, אני חושב שאפשר יהיה לחרוג מהנוהג בבית הזה לגבי דיוני המליאה ומה עולה בכל יום. ולאור העובדה שאין חקיקה וכולנו מחכים שתיכון ממשלה נדמה לי שאפשר קצת לשחרר, הנשיאות יכולה לשחרר או שהוועדה תחליט על כך כפי שהחלטנו למשל לקיים את הישיבה לציון יום השנה לרצח רבין ביום ראשון בשבוע שהוא לא יום קלאסי. יכול להיות שעד שתיכון ממשלה ועד שהבית יעבוד כמו שצריך, שתקומנה ועדות נוספות שתאפשרנה להעלות עוד נושאים לטיפול מליאת הכנסת כי זהו כמעט המקום היחידי שבו אפשר להתבטא. ראינו אתמול את הלחץ שהיה בוועדת הכספים.

היו 28 חברי כנסת סביבי שולחן ועדת הכספים ולא בכדי. הם נבחרו כדי לפעול.

נושא ארגוני הנוער הוא חשוב ואני בטוח שיש עוד הרבה בקשות בקנה ושאילתות וכולי.

הכול נופל על ימי רביעי, בימי שני ושלישי לא דנים. למה? אני מבין שזה חלק מהתקנון אבל אנחנו לא בימים רגילים. הכנסת לא מתפקדת הרבה מאוד חודשים. הייתי מציע לנשיאות או לחילופין לוועדה לשקול לפתוח את הדבר הזה ולאפשר יותר ביטוי ויותר פעילות פרלמנטרית עד שתיכון ממשלה,

האמת היא שהנשיאות לקחה את זה בחשבון ואישרה מספר שיא של תשע הצעות במקום חמש. אדוני סגן יושב-ראש הכנסת, אינני יודע מה היה השיקול לדחות את ההצעה הנדונה. לא ישבתי שם ואין לי מושג. ועוד יותר, אם אתה אומר שהרחבתם את זה והגעתם לתשע הצעות אז זה רק מחזק את שאלתי מדוע לא אישרו נושא זה. טוב עשה ידידי וחברי הרב אשר שהביא את זה לפה כפי ששמענו משאר החברים שכולם תומכים בנושא החשוב של ארגוני הנוער. אני לא יכול להצטרף לבקשה היות ואנחנו מאותה הסיעה אבל עכשיו יש לי את ההזדמנות לומר שאני מצטרף. תודה לאחמד טיבי שבזכות זה שהנושא לא אושר בנשיאות אז אני יכול להצטרף לבקשה שכולנו תומכים בה. אז אנחנו עוברים להצבעה.

יאללה, עוברים להצבעה. גם אני למדתי היום משהו. צריך שהדובר יעמוד מהצד השני כשאני מדבר ויצלם אותי על מנת שאוכל אחר כך לעשות בזה שימוש.

יכול להיות שבכנסת הבאה לא תהיה לך הזדמנות. אחמד טיבי המציא את השיטה אבל פתאום אין לו זמן. אנחנו נצביע, המערער עצמו לא יצביע. מי בעד קבלת הערעור? הצבעה בעד,

1 נמנעים, אין קבלת הערעור אושרה אז הנושא אושר ויעלה מחר לסדר היום. לפני שמתפזרים